19 באוגוסט 2020, כ"ט באב התש"ף. הנושא על סדר היום: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התש"ף-2020. כפי שאתם מבינים זה "חתיכת" תקנות. אני שואל שאלה, אני אתחיל כמעט מהסוף להתחלה. אנחנו יודעים שתקנות במשרד המשפטים מתעכבות במקרה הטוב חצי שנה, יש מקרים של עשור ויותר. נתחיל עם משרד המשפטים: מכוח מה?

מה הסמכויות? תסבירו לנו אם באמת נעשתה עבודה. מאז שדיברו על פתיחת השמים ולהגיש לנו חתיכת עבודה כזאת אמרתי בדיון מקדים אצלי שפעם עורך דין מתחיל סיפר לי איך פסק דין נהיה 320 עמודים. אני לא רוצה לחשוב שככה זה נעשה. אנחנו באמת רוצים לדון בכובד ראש ולאפשר את פתיחת השמים. אנחנו בוועדת הכלכלה מחויבים לכך ורוצים בכך. ההגבלות לא עולות עם הכותרת. אני מבין שההגבלות זה צורך השעה בגלל הקורונה אבל אני רוצה לשמוע סקירה. ההודעה על פתיחת השמים הייתה לגבי 16 באוגוסט. כן, אני מבין. 16 באוגוסט, ועוד לא דיברנו על כך שהתקנות מוגשות לנו - - הן הוגשו לנו ביום חמישי 13 באוגוסט בערב כדי שניכנס לתוקף ביום שישי. כמעט עשיתי סיבוב פרסה ביום חמישי לכנס את הוועדה ביום שישי. אבל הן נכנסו לתוקף. באופן מפתיע ולא מכוון.

שלום. אני גאל עזריאל ממשרד המשפטים. אני אציג את המסגרת של חוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. את ליווית את תיקון התקנות האלה? מי שמקדם את התקנות בפני הממשלה הוא משרד הבריאות. ברור. כמובן, משרד המשפטים הוא חלק בלתי נפרד מהעבודה. ואת ליווית את החלק שלכם? אנחנו צוות שלם שליווה: הרפרנטים שמלווים את משרד התחבורה ואת התעופה האזרחית: דורין שעוסקת בתחום, שלומית גרינפלד ואני שעוסקות בדיני חירום, איל זנדברג שהוא ראש משפט ציבורי שעוסק בדיני חירום, גם המשנים: יאיר לוין ורז נזרי, והמחלקה הפלילית שעוסקת בפרק הפלילי של התקנות. משרד המשפטים ליווה את התקנות האלה כמו שאנחנו מלווים כל סט של תקנות. אז זה מה שאמרתי סימן שכשאתם רוצים אתם יכולים מהר. אין לנו ברירה, אנחנו במצב חירום. לכן אנחנו עובדים יום ולילה. מנהלת הוועדה תרכז לנו תקנות שתקועות בגלל חקיקה שחוקקה כאן רשימה כזאת. נביא אותה לדיון, נשאל אתכם. כמו שאמרתי אני עוסקת בדיני חירום ואנחנו ליווינו את חקיקת חוק סמכויות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש מה שקרוי "חוק המסגרת" או "חוק הקורונה הגדול". החוק הזה נועד לאפשר לממשלה ולכל המדינה להתמודד עם נגיף הקורונה. בשביל זה להטיל מגבלות על הציבור במרחב הציבורי, במרחב הפרטי, במקומות של עסקים וגם בתחבורה הציבורית, בחינוך ובמסגרות רווחה. החוק נכנס לתוקף לפני כשלושה שבועות והתחלנו להתקין תקנות בעניין של הגבלת פעילות שנדונות בוועדת חוקה. התקנות האלה עוסקות בהגבלה במרחב הציבורי באופן כללי: התקהלויות, נסיעה ברכב פרטי ודברים מהסוג הזה, וגם הגבלות בבתי עסק ובמקומות הפתוחים לציבור. בנוסף יש תקנות שבדיוק בשעה הזאת נדונות בוועדת החוקה לעניין הגבלות במקומות עבודה בהיבט של הדאגה של המעסיק לעובדים שלו כדי שלא יידבקו בקורונה. סליחה שאני מפסיק אותך. אני מציע שלפני סקירת התקנות שנדונות עכשיו בוועדות הכנסת השונות תסבירי לוועדה את המנגנון שקבעתם בחוק לגבי הבאת תקנות מכוח החוק לוועדה מוועדות הכנסת, מה סמכות הוועדה, התוקף של התקנות וכולי. לדעתי, אלה פרטים מאוד חשובים לחברי הכנסת. כמובן שבכוונתי להסביר גם את זה. בכל מקרה שני הסטים של התקנות שהצגתי כרגע הן התקנות היחידות שהגיעו לכנסת, ואנחנו דנים עכשיו בסט השלישי של התקנות שעוסק בתעופה. מדובר בתחום מאוד חשוב, והיה חשוב מאוד גם למשרד התחבורה, למשרד הבריאות ולממשלה לקדם אותו כדי להביא חזרה לפתיחת השמים. נציגת רשות התעופה האזרחית תוכל להסביר את הדברים יותר בהרחבה אחר כך. לאחר מכן יהיו לנו גם תקנות שמסדירות את כל מוסדות החינוך לקראת תחילת שנת הלימודים. אלה תקנות שהוגשו לכם על-ידי משרד הבריאות, נכון? משרד הבריאות מגיש את כל הסטים של התקנות לממשלה. היו לכם הערות על החוק בהגשה הגולמית? כמובן. תמיד יש לנו הערות. וכל הערותיכם נשמעו? כן. בתחום הספציפי הזה כן. כמו שהיועץ המשפטי של הוועדה ביקש אני אסביר לכם קצת את המבנה של החוק בסעיפים הראשונים שעוסקים בהכרזה ובהתקנת תקנות. החוק הזה הוא הוראת שעה. הוא בתוקף רק עד יוני 2021 במטרה לתת מענה לנגיף הקורונה בתקווה שלא נצטרך להאריך אותו אחר כך, אם יימצא חיסון או לא יהיה צורך בהגבלות האלה על הציבור כדי להתמודד עם המחלה הזאת. בחודשים הראשונים הממשלה התמודדה עם התקנת תקנות לשעת חירום. מדובר במעשה חריג ביותר. תחילה זה קרה מכיוון שהכנסת לא כיהנה כי היינו בין כנסת לכנסת ובתקופת בחירות ולאחר מכן עד שהוקמו ועדות. במהירות האפשרית הגשנו הצעת חוק ממשלתית לכנסת כדי להחליף את כל תקנות שעת החירום. היום כבר אין תקנות לשעת חירום בתוקף ואנחנו מברכים על כך. כך שהחוק הוא הוראת שעה והוא מתחיל בזה שצריכה להיות הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה. כמו שיש לנו הכרזות אחרות על מצבי חירום אחרים בחוקים רגילים אחרים: מצב מיוחד בעורף כשיש התקפה על המדינה, מצב חירום אזרחי במקרה של רעידת אדמה או צונמי,

במצב חריג וקיצוני כזה יש הצדקה להקנות סמכויות נוספות לגורמים מסוימים. כאן בגלל פוטנציאל הפגיעה המשמעותית בזכויות אדם הסמכות ניתנה לממשלה בכללותה ולא לשר או לגורם בכיר אחר. בסוף החוק יש בכל זאת סעיף שמאפשר לוועדת שרים שתימנה לפחות שמונה שרים להתקין תקנות במקום הממשלה. זה מה שנקרא קבינט הקורונה שהממשלה פועלת באמצעותו בעניין התקנת התקנות, אלא אם יהיה מצב שבו יוחלט על סגר על המדינה והגבלות על יציאה מהבית, ואז הממשלה היא שתתקין את התקנות האלה במליאתה. אז קודם כול צריך הכרזה. ההכרזה מתבססת על כמה עילות. הממשלה צריכה להשתכנע שיש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור. בשל כך היא תחייב לנקוט פעולות מכוח הסמכויות שנקבעו בחוק. ואז היא רשאית לעשות הכרזה על נגיף הקורונה. עם חקיקת החוק ופרסומו ב-3 ביולי יש סעיף בסוף החוק שקובע שעם חקיקת החוק יש הכרזה שנכנסת לתוקף ל-45 ימים, כי בעצם הכנסת השתכנעה בעצמה שיש הצדקה למגבלות שמעוגנות בחוק לתקופה הקרובה בשל מצב התחלואה המשמעותי. בספטמבר הממשלה, למיטב הבנתנו, תצטרך להאריך את ההכרזה. ואז הסמכות היא להאריך עד 60 יום. תתכוונני לעניין התקנות. כאשר יש הכרזה בתוקף לממשלה או לקבינט הקורונה, כמו שהסברתי קודם, יש סמכות להתקין תקנות. החוק בנוי כך שסעיף 4 בו הוא הבסיס שמדבר על התכליות, על התיחום, על המידתיות, על הזמן והתוקף של התקנות, ולאחר מכן יש סעיפים בהמשך החוק שעוסקים בסמכויות הספציפיות. אצלכם בעניין התעופה אנחנו עוסקים בסעיף 4 שהוא הסעיף הבסיסי ובסעיפים 8 שעוסק במקומות הפתוחים לציבור וב-12 שעוסק בהגבלות על התחבורה הציבורית. סעיף 4 מדבר על כך שתקנות כמו אלה שמובאות לוועדה יכולות להיות בתוקף עד 28 ימים. זה מה שהותקן כאן. שמונה ימים מיום פרסום התקנות. הפרסום היה ביום שישי האחרון. חברי הכנסת, זה מצב שהתקנות כבר נכנסו לתוקפן. הן בתוקף ויש לנו עכשיו שבוע לשנות משהו.

חברי הכנסת שהשתתפו בדיונים בוועדת הקורונה מכירים את זה. זה אותו מנגנון שהיה לנו בחוק לאחר תוקף של הגבלת הפעילות. אבל אנחנו מדברים על כך שהממשלה מתקינה את התקנות והיא מביאה אותן לכנסת. מהרגע שהיא שלחה אותן לכנסת יש לוועדה הרלוונטית 24 שעות כדי לדון ולהחליט אם לאשר או לא לאשר את התקנות. ככל שהוועדה לא קיבלה החלטה בזמן הזה התקנות יפורסמו. הן נכנסות לתוקף לפי הסעיף שעוסק בכניסה לתוקף של התקנות. לתקנות הספציפיות האלה יש תחילה דחויה לחלק מהסעיפים. לוועדה יש סמכות לדון בדיעבד. היא יכולה לאשר את התקנות, לא לאשר אותן או לאשר את כולן או חלקן. כלומר גם להחליט לא לאשר סעיפים מסוימים או חלק מסעיפים מסוימים וגם להחליט שהיא משנה את התוקף של התקנות. אם עכשיו הממשלה החליטה שהתקנות האלה יהיו בתוקף במשך 28 ימים הוועדה יכולה להשתכנע שמבחינתה אין הצדקה להגבלות האלה למשך חודש והיא תאשר זמן מוגבל יותר. אבל זה עד יום שישי. זה היה 24 שעות במקרה הספציפי חלפו ביום שישי לפני כניסת השבת. הן פורסמו ונכנסו לתוקף ב-14 בחודש. כרגע מכיוון שמדובר בתקנות שבסמכות הממשלה להתקין אותן לתקופה 28 ימים לוועדה יש יכולת לדון במשך שבועיים מיום שישי האחרון ולאשר או לא לאשר, והיא יכולה גם לבקש מהכנסת הארכת זמן אם היא תצטרך כדי שיהיו לה עוד כמה לדון. מוועדת הכנסת. ככל שהוועדה לא תצליח לסיים ולקבל החלטות בתום אותה תקופה התקנות מועברות למליאת הכנסת שתוכל לאשר או לא לאשר אותן. עד מתי תוקפה של הוראת השעה? עד 30 ביוני 2021. אבל התקנות לפי ההצעה שלכם, אמורות להיות בתוקף עד מתי? 28 ימים עד 14. עד 11 או 12 בספטמבר. נצטרך לבקש אורכה. זה יהיה כמו 14 באוגוסט של החוק הקודם. מי שהבין אותי הבין. כאילו אנחנו חותמת גומי. כמובן, הממשלה תשמח שהוועדה תדון מוקדם ככל הניתן כדי שתהיה ודאות לציבור. כשאמרת שהממשלה תשמח חשבתי שאת עומדת להגיד, שהיא תשמח אם יתקיים דיון מעמיק ורציני בוועדה. נכון. גם דיון מעמיק. לא, זאת חבילה של תקנות.

אולי כן. אני רק רוצה להזכיר שזה חוק שחוקק על-ידי הכנסת,

לבקשת הממשלה. ועדת חוקה קיימה דיונים ארוכים ורציניים לא פחות, ובמיוחד בנושא הפיקוח הפרלמנטרי.

כשבאתי לכנסת ואמרתי "מתחייב אני" לפני 18 שנים, מישהו צעק לידי "שקרן". אמרתי לו: למה שקרן? מתחייב אני. הוא אמר לי: אבל אתה לא יכול לתת הסברים בשם חבר כנסת אחר שחוקק משהו אחר. הכנסת חוקקה בסדר. הרבה דברים הכנסת מחוקקת. אנחנו לא נעבור על החוק אבל אם תהיה לנו ביקורת על החקיקה נאמר אותה.

מעולם לא - - - רת"א, בבקשה. רננה, תציג את עצמך לפרוטוקול, בבקשה. תאמרי לנו מה את מבקשת מהתקנות האלה. ואם יש לך שאלות או את מבקשת מאיתנו סעד לשנות דברים אנחנו נשמח לעשות. בבקשה. אני יועצת משפטית ברשות התעופה האזרחית. אני רוצה להציג את מבנה התקנות. נמצא פה ד"ר אודי קלינר מבריאות הציבור. האם הוועדה מעוניינת לשמוע קודם על הסיכונים הבריאותיים בתחום התעופה ומה הביא לתקנות בצד המקצועי או שאתה רוצה קודם את הסקירה המשפטית? מה נראה לך? אמרת את הסקירה המשפטית. אמרנו את הסקירה המשפטית. עכשיו תני לנו את ההמשך. מה את מבקשת מאיתנו? את הסכנות של הקורונה אנחנו יודעים פחות או יותר. התקנות האלה התחילו בעבודת מטה בתוך משרדי הממשלה כחלק מתוכנית ממשלתית שאתם כבר מכירים על פתיחת השמים שמתנהלת כבר כמה חודשים. לפי דעתי, מחודש אפריל. כשזה עבר לפסים לשים נוסח ותקנות מאמצע יוני אנחנו עובדים על זה בשיתוף משרד הבריאות ומשרד המשפטים, רשות האוכלוסין וההגירה וכולי. התקנות מבוססות על מסמכי הנחיה אירופיים. אנחנו מאוד מנסים לא להמציא דברים בתחום התעופה. אז הפרוטוקול של סוכנות הבטיחות האווירית האירופית ומרכז לבקרת מחלות האירופי הוציאו פרוטוקולים מנחים בתחום התעופה. הן אמורות לחול על כל מובילי נוסעים בשכר, מהנוסע הראשון מישראל, אליה או בשטחה. למרות שלכלים הקטנים עד 30 מקומות יש קצת החרגות. מבחינה טריטוריאלית התחולה שלהם היא על מפעיל ישראלי או כלי טיס ישראלי בכל מקום שהוא, כלי זר הכוח של מדינת ישראל לחייב אותו הוא רק בטריטוריה של ישראל. זה כולל גם את המרחב האווירי הריבוני של ישראל של 12 מייל. זאת אומרת אלה מגבלות הכוח שלנו. התקנות מחולקות לפרק א': הגדרות ופרשנות, פרק ב': מה קורה בשדה התעופה. הן אמורות לחול בשדות התעופה הבינלאומיים של ישראל נתב"ג, אילת-רמון וחיפה, שני השדות הפנים-ארציים: ראש פינה והרצליה הם שדות שלא משמשים לתובלת נוסעים, ולכן אין צורך להכליל את כל המגבלות. הפרק השני הוא הפרק של שדות התעופה, הפרק השלישי הוא הפרק של כלי הטיס והחובות של המפעיל האווירי, והפרק הרביעי חובות דיווח, עונשין ופיקוח. הפרק של חובות הנוסעים בטרמינל הנוסעים שעליו תרחיב טל מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות תמצאו בפרק של טרמינל הנוסעים. החובות של הנוסע בכלי הטיס נמצאות בפרק של כלי הטיס. - - - הקרואסונים - - - הכוונה היא רק למאכלים סגורים. אוקיי, תמשיכי,

מעבר לכללים של ריחוק חברתי שאתם כבר מכירים מכל תקנות הקורונה הרגילות: 2 מטר,

שטיפת ידיים וכולי, פה יש שני מכשירים שאני אבקש מטל להסביר: הצהרת בריאות של נוסע בטיסה בינלאומיות. בטיסה בינלאומית אנחנו מבקשים שני דברים מיוחדים בתקנות האלה: הצהרת בריאות של נוסע וטופס מילוי פרטים אישיים. בילטרליים להדדיות שהישראלי שיוצא מכאן באמת יכול לנחות

היה שיח בילטרלי מאוד גדול שמשרד החוץ מנהל אותו מול מדינות שונות. קודם כול בעולם לא הולכים להסכמים בילטרליים עם אף במדינה כרגע.

זה לא חייב להיות הסכמים.

סליחה שאני מתקן אותך. יש סוגיות שונות, לא לכל האוכלוסיות.

אז אני מבקש אל תגידי לא בביטחון מלא משום שיש אוכלוסיות שונות שכן ניתן - - תנו לה

נשמע את ד"ר אודי קלינר. אחריו נשמע גם את רשות שדות התעופה שהיא הלקוח שצריך לקיים את התקנות האלה. נראה לי שהם רוקדים משמחה אבל נחכה.

זה באמת אחד התחומים שנשארו לסוף בבנייה של השגרה הזהירה שלנו.

הציבור ומצד שני לאפשר להגיע לאיזושהי שגרה

כי בסוף אפס סיכונים לא יהיו פה. מי שמצפה לסיכון אפס זה לא

מה הכלים של הקטנת הסיכונים? הכלי הראשון החשוב הוא לקבוע את הקריטריונים מיהן המדינות שהסיכון שבן אדם שיהיה בהן יחזור לכאן חולה הוא נמוך.

צריך להדגיש את

ולעומת זאת במקום רחב יותר לא תאפשרו את זה. אתה יורד לסוף דעתי או אני אתמקד? אני חושב שכן. השתדלנו מאוד לשמור על כללים אחידים. כלומר אותם כללים שהפעלנו בישראל, שיהיו גם עד כמה שאפשר מותאמים לשדה התעופה.

אני רוצה להגיד שלושה דברים קצרים בהמשך להסבר הכללי שניתן לנו על המנגנון המיוחד של

אז הזמן שנותר לדיון בוועדה הוא די קצר, לדאבוני. אני מקווה שזה יאפשר פיקוח פרלמנטרי ראוי במסגרת של החוק.

בדוגמה ששמענו כאן מנציג רשות שדות התעופה. לא בטוח שצריך להחיל את אותן הגבלות

הנקודה השלישית אנחנו ניהלנו במסגרת הזמן הקצר מאוד שהיה לנו,

דו-שיח עם נציגי הממשלה.

יש לנו אדם שמוגדר ממונה קורונה שזה תפקידו. אבל להטיל עלינו את האחריות בעניין הזה זה לא נכון מכמה סיבות:

ויש אפשרות שבשעת לילה מאוחרת במדינה מסוימת קיבלו החלטה ואנחנו עוד לא הספקנו לעדכן אותה באתר. אורי, כדרכך אתה כבר צולל, אתה תמיד מקדים

אז גם כשחושבים כמה שטח צריך לצמצם בשדה תעופה או כמה אנשי צוות צריך להעסיק בכל סיטואציה ואיך מחטאים, צריך לחשוב אם אפשר לייצר איזשהו מדרג בין מצב שפותחים את השמים ויש,

1,000 נוסעים בשבוע, וזה לא מצריך את אותה היערכות, אותן מגבלות ואותה הקצאת משאבים כמו כשנגיע

החיים יותר חזקים מכל דבר.

בעלה בגלל שהוא לא קיבל א'5 ולא התחיל את תהליך ההתאזרחות.

אני לא יודע מה קורה במדינות אחרות אבל אם בן אדם עובר את התהליך וניגש לקבל את האזרחות, אז למה שלא תיתנו לו להיכנס? אני רוצה להזכיר גם

תודה. השאלה האחרונה היא לנציג משרד הבריאות בעניין שדיברת עליו מה קורה עם אומן? אתה יודע לעדכן אותנו? אתה מעמיס על התקנות האלה את מנהל האוכלוסין, את אומן.

מאשרים או לא מאשרים אבל עדיין זה תלוי בהחלטות של הממשלה. אני רוצה שהם יענו לך בדקות שנותרו.

לכן למה לא עושים תקנות מיוחדות לאולמות, לגני אירועים ולחתונות? ביישובים הערביים חזרו לחתונות בבתים. סוגרים כביש ועושים חתונה ללא שום פיקוח עם הרבה משתתפים, ויש שם עדיין העברת המגפה. אני מניח שאם זה באולמות ובגני אירועים מוסדרים עם פיקוח ועם הגבלת מספר משתתפים זה יהיה יעיל יותר פי 50 מאשר להשאיר את האירועים שמתקיימים בבתים.

איך הגענו לאירועים? אני חייב לנעול את הישיבה ב-11:00 בדיוק. אז בדקות שנותרו אפשר לענות לחברים בסוגיות שאינן שייכות למינהל אוכלוסין. קודם כול תתייחסו לסוגיות על התקנות. משהו על אומן יש תשובה או לא? תעשו כותרת על אומן. עזבו את אומן.

אני ממשרד המשפטים. אני יכולה להסביר על השאלות שעלו כאן בעניין הפרסום, תוקף כל המסגרת. לשאר השאלות יש את רננה שתסביר. רק לשאלה של הפרסום לציבור עם חברות התעופה ורש"ת היה דיאלוג, פרסום, קבלת הערות, שמיעה, תשובות ושינויים דיאלוג מתמשך. עם ציבור הנוסעים בכללותו לא עשינו - - למרות שהממשלה חייבת לפרסם לציבור. התקנות פורסמו. לא, לא, באתר התזכירים. לא, זה תקנות. הן הוגשו לכנסת עם דברי ההסבר ועם התשתית העובדתית. זה נקרא פרסום לציבור?

יש חריג באתר התזכירים שהם לא מפרסמים תקנות מכוח חוק הקורונה מאתר התזכירים. זה הנוהג הממשלתי. אני הלכתי לאיבוד. תסבירי למה את מתכוונת. רת"א מקיימת את ההתייעצויות עם הגורמים המפוקחים. הבנו. קיימתם התייעצויות. לגבי פרסום כולל באתר התזכירים שפתוח לכל הציבור הרחב הדבר הזה לא בוצע.

כי תקנות מכוח חוק הקורונה לא מפורסמות באתר התזכירים בגלל הדחיפות. זה מה שאני מכירה.

זה לפי חוק המסגרת. אחר כך אל תשאלו למה אין אמון בהנחיות.

מסכים לגמרי. איתי, אתה חולק על זה? לפי חוק המסגרת, משהתקינה הממשלה את התקנות היא צריכה לפרסם את עיקרן באופן בהיר ונגיש לציבור. זה חובה לפי סעיף 5 לחוק המסגרת. אני מניח שגם לכך כיוון היושב-ראש. אתם דיברתם על התהליך שלפני הבאת התקנות לאישור הוועדה.

לשאלה. חבר הכנסת עידן רול שאל על מדרגים נראה שהוא צודק. אם נגיע למצב שזה יהיה רלוונטי - - - רבותיי, אנחנו ממילא מתכנסים ביום ראשון. השאלות עדיין פתוחות ויהיו תשובות. נתכנס פה ונצלול לסעיפים. אני מקווה שלא יהיו הרבה הערות. תנצלו את הזמן הזה. היום יום רביעי והישיבה הבאה ביום ראשון. אני מציע לממשלה באמצעותכם לשקול להביא תיקונים כדי שתהיה לכם נחיתה רכה,

במושגים של שדות תעופה ורת"א. אנחנו חפצים לאשר את התקנות ולקיים את הפיקוח הפרלמנטרי אבל גם להיות קשובים. אנחנו שומעים טענה מרכזית: סגירת אזורים מסוימים בשדה התעופה מצמצמת שטח. יהיה לי יותר זמן לשבת מול הדלפק שמחכים בו מתי הדיילת תגיע מהכבודה לשער. נחכה שם צפופים, ועוד לא דיברנו על זה שבסוף, אם לא יהיה שרוול, תעמיסו אותנו על האוטובוסים האלה שאני לא יודע איך הם לא נתקעים ברצפה. אדוני, היו עוד הערות. אנחנו נבקש לקבל את ההצעות לנוסח עד יום חמישי בצהריים כדי שגם אנחנו נספיק לפרסם לציבור באתר הוועדה. אם יש שינויים, ואתם כבר יודעים עליהם תביאו אותם, כפי שאמרה מנהלת הוועדה.

אני מציע לכם בכל מקרה לבוא לכאן בלב רחב ובנפש חפצה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.